אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ט"ו באייר התשפ"ב, 16 במאי 2022. על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לביטול קובלנה (תיקוני חקיקה),

של חבר הכנסת צבי

בפרט יעניק ליועץ המשפטי לממשלה ויעקר את היכולת לנהל הליכים ללא הפעלת שיקול הדעת בשאלת נקיטת ההליך על ידי היועץ המשפטי, כאשר לפעמים מי שמרוויח או מי שהרוויח מתוצאות בחירות מסוימות הם דווקא אותם מוסדות וארגונים היועץ המשפטי לממשלה, משטרת ישראל שיש להם אינטרס לא לחקור כיצד הם עלו לשלטון או כיצד הם קיבלו כוח. אלו יכולים להיות הגופים האלה עצמם, וזה יכול להיות מי שמינה אותם. ודווקא בגלל זה נקבעה הקובלנה. הקובלנה נקבעה מתוך תפיסה היסטורית שמדברת על כך שגופו או רכושו של האדם לא צריכים להיות תלויים רק בשאלה אם יש עניין לציבור הגדול כמכלול בשאלה אם יינקטו הליכים, אלא האדם יוכל להגן על עצמו גם אם היועץ המשפטי והמשטרה חושבים שהתקיפה שהוא עבר היא לא מספיק חשובה. הוא יוכל להגן על עצמו ולנקוט את ההליכים בעצמו. מרכוז הכוח הזה בידיים של גופי האכיפה, לצערי, הוא הטיה של ועדת החוקה בהרכבה הנוכחי ולכן הייתי רוצה שזה ייעשה במקום אחר. המעשה כבר עשוי, ועובדה שחלוקת הוועדות וכוח ההצבעה בהן הן כפי שהן ידועה ומוכרת, אבל היה חשוב לי לומר את הדברים האלו. תודה על ההערה. פה בוועדת הכנסת היה ביטול קובלנה נגד

זה דבר חשוב.

אפשר לומר שלושה משפטים

כי יבדקו בעוד 100 שנה את הפרוטוקולים. חבר הכנסת האוזר, אני אתן לך, אני רק מדגיש שהצבענו לפני כי זו כבר הצבעה שנייה. את הזמן לדיון נתנו בדיון הקודם. אני לצערי, הייתי בשדולת הזהות היהודית. אני גם רציתי להגיע לשם, אבל נאלצתי להיות פה. בכל מקרה, בכמה משפטים. אסור שהשוליים יהפוך למרכז והאינטרס המרכזי של אזרחי ישראל יהפוך לאינטרס שולי. אני מתפלא על חברי, חבר הכנסת רוטמן, שאיבד את חדוות היעילות של הרשות השופטת, בזה הדבר לא מפריע לו. כשאנחנו בוחנים את מוסד הקובלנה, אנחנו רואים שקודם כל מדובר באירוע שאין רבים שמבחינים בהפרזת כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-100 קובלנות בשנה שלוקחות זמן משפט. כשמנכים את הכול, יש סדר גודל של כ-95 מתוך 100 שיוצאים בלא כלום. חלקן לא שלא בלא כלום, חלקן או רובן הם אנשים שמוצאים את עצמם מותקפים בצורה לא הגונה, לא ראויה, לעיתים גם על ידי מסעי הפחדה ואיומים או ניסיון לתבוע אנשים באישום פלילי שאיש מתעמר ברעהו. זו תמונת המצב של הקובלנה במדינת ישראל. אותם מקרים ספורים שהם פחות מיד אחת בשנה מסרבלים מערכת שלמה ויוצרים שובל עצום של התעללויות והתנכלויות של זוכים אחד בשני, ובשביל זה אנחנו נשאיר את המתכונת הזו? אני מתפלא, אז ביעילות צריכה להיות - - - על 100 תיקים מתוך 854,000 בשנת 2019? אנחנו מנהלים - - - אנחנו נוריד את האפשרות לאנשים להתעמר אחד בשני על ידי הקובלנה הזאת, ואם יהיו אותם מקרים שהם חושבים והפרקליטות תדחה את הבקשה, יש הליך של ערר. נדמה לי שגם הליך הערר כפוף לביקורת שיפוטית, תמיד אפשר להגיש בג"ץ בשלושה-ארבעה מקרים בשנה שאתה אומר שהם לכאורה זועקים לשמיים. אני מסתכל על ה-95 האלה שרובם הם כלי התעמרות אחד בשני, הם מבזבזים זמן בית משפט. אנחנו עושים את כל המאמץ לייעל את המערכת, ובמקום 100 תיקים הלא מהותיים האלה שמבזבזים את הזמן, ייכנסו 100 תיקים ויקדמו 100 תיקים נוספים. תודה רבה. אני נועל את הישיבה.

רק רציתי לברך אותך על מה שהיה בישיבה הקודמת. בקצרה ממש, במשפט. רציתי לברך אותך. שנייה, רק לפרוטוקול, כי רציתי לברך אותך לפרוטוקול.

אתה יודע מה, הברכות שלך מפחידות אותי. רציתי לברך אותך שאת כל החוקים שהיו עמוק-עמוק בתוך הנפטלין ניערת. אני חושב שצריך להגיד תודה רבה לחברת הכנסת עידית סילמן, שרק בזכותה החוקים האלה מנוערים מהנפטלין. הם חיכו כל כך הרבה זמן על שולחנך, וכל מה שהיה צריך זה שעידית סילמן תוציא הודעה, וחבל שזה לא קרה קודם. אני מוכן לתת את הקרדיט. הישיבה ננעלה בשעה 12:20.